אני פותחת, ברשותכם, את דיון הוועדה בנושא ההתעמרות בבעלי העסקים והעצמאים ועיכוב במתן הסיוע. אנחנו למעשה בהמשך הדיון הכלכלי מהדיונים שקיימנו בשבועות האחרונים. אנחנו גם נרצה לבחון אם מה שאנחנו ביקשנו מהמשרדים השונים אכן